בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום 12 באוקטובר 2020. הנושא: פגיעה בנשים עצמאיות נוכח הסגר והמגבלות הכלכליות. לפני נושא הדיון, כן משהו שאני חייב להתייחס אליו. אני אתמול ביקרתי בבית החולים סורוקה את שירה איסקוב שבעלה ניסה לרצוח אותה ערב ראש השנה, אני חושב אולי אחד המקרים המזעזעים שנחשפנו אליהם, ואולי נחשפנו אליהם כי הוא קרה כמעט בשידור חי לאימא שלה שהיא נמצאת בטלפון, ולשכנים, שחייבים להגיד מילה טובה על השכנות הערנית והאזרחות הטובה שפשוט הצילה את חייה של שירה שניצלה בנס,

מעבר לכל הדברים שכבר נאמרו על המקרה הזה, אני חייב לומר שהוא מציב מראה גם אל מול המשרד לביטחון פנים ואולי בעיקר אל מול השר לביטחון פנים, שכשאתה עובר על הנקודות שהוא ציין כשמונת היעדים של משרדו בתקופה הזאת, לא מופיע שם הנושא של אלימות במשפחה בכלל. פשוט לא קיים. כשמחברים את זה להבטחות של השר הקודם על הקמת יחידה עד ה-1 בספטמבר, שתעקוב אחרי משוחררים ואסירים משוחררים של אלימות במשפחה ותפקח עליהם כדי שלא יבואו ויחזרו לזירת הפשע כפי שראינו במקרה של אותה אישה אומללה שנפטרה אחרי התקיפה שהיא עברה, בבית החולים, ושמי שתקף אותה עוד ניסה לבוא לבית החולים לסיים את העבודה, אז מבינים שיש פה פשוט נתק בעניין הזה. אם המשרד לביטחון פנים והשר לביטחון פנים לא יתעוררו ויבינו שיש פה מלחמה שצריך להילחם אותה כנגד אלימות במשפחה, זה היה נכון לפני הסגרים והקורונה, זה נכון שבעתיים בתקופה הזאת, אז לצערי אנחנו נמצא את עצמנו מבקרים ומדברים על עוד ועוד מקרים כאלה. הצער הכי גדול הוא שתמיד אתה רואה שאפשר לעצור. תמיד בשרשרת הזאת יש כמה נקודות שבהן אפשר לעצור את זה. פה ממש לפני התהום השכנה והשכן הצליחו לעצור את זה, באמת ייאמר לזכותם, אבל הסיפור הזה של הקורונה עם הסגר הזה, מייצר בפנינו אתגרים שחשוב להסתכל ולשים עליהם את היד. אני מצפה מהשר לביטחון פנים שישים את הנושא הזה כאחד מהנושאים בסדרי העדיפויות של המשרד, כאחד היעדים. לא יכול להיות שדווקא הנושא הזה נעדר מהיעדים של המשרד לביטחון פנים. מכאן נחזור לענייננו, כי בתוך סיר הלחץ הזה של הקורונה יש סיר לחץ כלכלי. הנפגעות,

בסבב השני כשבדקנו כמה יצאו יותר לחל"ת, אז פה ממש הרבה יותר נשים הן אלה שהוצאו שוב לחל"ת בסבב הזה. כשמסתכלים על הנשים העצמאיות, הן סובלות פי כמה וכמה. אנחנו קיימנו כבר דיון כזה ממש עם התכנסותה של הוועדה. לצערי, מהנתונים ומהבקשות שאנחנו הפנינו למשרדי הממשלה, אז משרד האוצר לא ענה על הבקשות שלנו. גם משרד העבודה לא ענה. כן קיבלנו התייחסות של משרד הכלכלה. שירות התעסוקה לא ענה. יש פה שורה ארוכה של נושאים שלצערי לא הגיעו. אני חייב לומר שההתייחסות הזאת של המשרדים, היא בעיניי מראה מה ההתייחסות של הממשלה באירוע הזה לאלה שנפגעו הכי קשה. אני רוצה לפתוח עם שלמה אוחיון, רשות המיסים. בוקר טוב אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לכולם.

אנחנו ביקשנו מרשות המיסים גם את הנושא הזה של עוסק פטור והקלות בעניין הזה לעסקים של נשים. הייתי שמח להבין מכם איפה אתם

אז ככה, עד היום לגבי עוסקים פטורים יש מה שנקרא חובת התייצבות במשרדים על מנת לפתוח עוסק בתקופה הזאת. אם יש מישהו שרוצה לפתוח עוסק פטור, הוא חייב להתייצב פיזית. מאז שנכנסנו לסגר הראשון, אנחנו התארגנו והיום אנחנו מאפשרים פתיחה לתיק עוסק פטור, מרחוק, על ידי זה ששולחים את המסמכים בצורה מקוונת. יש לנו מערכות מקוונות שפתוחות לכל האזרחים, זה נקרא מערכת מפעל. היא נמצאת באתר האינטרנט של רשות המיסים. מגישים את הבקשה וניתן לפתוח תוך יום תיק עוסק פטור למישהו שנקלע למצוקה, הוא נמצא בחל"ת ואין לו פרנסה אחרת, הוא מצא איזשהו עיסוק. היום יש כל מיני יוזמות שנפתחות חדשות לבקרים כי אנשים בכל זאת צריכים להתפרנס, אז אנחנו מסייעים בידם ופותחים להם את התיק תוך יום. תוך יום הם מקבלים את תעודת עוסק פטור. כמובן מי שיש לו מייצג, יכול לעשות את זה באמצעות המייצג. אין חדש בעניין הזה. לא זאת הייתה השאלה, שלמה. עלה הנושא של הגדלת הסכום שאתה יכול להיכנס תחת הגדרה של עוסק פטור. זה משהו שעסקנו פה בכנסת ואיזשהו מהלך שהובילו עוד בכנסת הקודמת לפני הקורונה. הוא הפך להיות דרמטי פי כמה דווקא בתקופה הזו של הקורונה, להרחיב את המנעד שבו אתה יכול לפעול כעוסק פטור. הנושא עלה מספר פעמים. זה עניין של מדיניות. אני לא הכתובת לענות על זה. אני מוכן בשמחה להעביר את זה לקובעי המדיניות. יש פה עלויות תקציביות לא פשוטות לעניין הגדלת המחזור, ואני לא חושב שבעת הזאת זה המקום לדון בכך. זה בדיוק המקום. לא, לא, כרגע. אני מדבר במעמד הזה שאני מדבר איתך. בפניי סיכום הדיון מה-12 ביולי. זאת הייתה הבקשה שלנו מרשות המיסים בסיכום הדיון הקודם שערכנו בעניין הזה. עד לרגע זה לא קיבלנו שום תגובה מרשות המיסים. אני אשמח להעביר תגובה מסודרת. אני נחשפתי לדיון הזה היום בדיוק לפני שעה. ביקשו ממני להיות נציג רשות המיסים ולכן אני פה. אז כמי שממונה על הנושא של הקשר עם הציבור ברשות המיסים,

אני סמנכ"ל שירות לקוחות. אז אני כלקוח שלכם ששלח לכם ב-12 ביולי מכתב שמבקש מכם להתייחס בוועדה לעניין הזה, מבקש שתעשו את זה. אנחנו נמצאים כבר באמצע אוקטובר. אדוני היושב-ראש, אתה יודע את הכבוד שאני רוכש לך ולכל חברי הוועדה ולכל חברי הכנסת על העבודה הציבורית שהם עושים. לא צריך כבוד, רק תענו על הפניות שלנו. אין בעיה, בשמחה. מרק רוזנברג, המוסד לביטוח לאומי, יש דברים שאנחנו ביקשנו מכם ב-12 ביולי, כמה מהתביעות לדמי אבטלה היו נשים לעומת גברים, כמה תובעות נמצאו לזכאיות לדמי אבטלה, כמה מהתובעים נמצאו זכאים, כמה חזרו לשוק העבודה, נשים לעומת גברים? יש לך את הנתונים האלה? לצערי לא. אני לא מכיר את הבקשה. היא לא הופנתה אלי ישירות.

למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ב-12 ביולי 2020. אני לא קיבלתי את הבקשה ולצערי הגעתי לדיון הזה לא מוכן. אז אין טעם שתגיעו לדיונים לא מוכנים.

אני רוצה לעבור הלאה למשרד העבודה והרווחה. אני מציע למשרדי הממשלה שיתחילו להגיע מוכנים לדיונים. יש דיונים שמתבצעים כאן בוועדות. יש סיכומי דיון. יש בקשות שאתם אמורים למלא. משרדי הממשלה אמורים למלא אותם, בין אם זה רשות המיסים, בין אם זה המוסד לביטוח לאומי ובין אם זה כל משרד אחר. משרד העבודה והרווחה, מאיר דוד, מנהל אגף בכיר, מינהל הסדרה ואכיפה. מה לכם יש לומר בעניין הזה? בוקר טוב, נמצא איתנו מרדכי אלישע, מנהל זרוע העבודה, אז נעביר אליו את רשות הדיבור.

הרווחה והשירותים החברתיים את הנתונים הבאים ב-12 ביולי: כלל הדרישות והצרכים התקציביים של המשרד לייצור הכשרות מקצועיות למטרת החזרה לעבודה, סך התקציב להתמודדות עם משבר הקורונה, נתונים לגבי צמצומי שכר, משרה ונושא פיטורים מינואר עד יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ונתונים מספריים לגבי המפוטרות,

לרבות היריון וטיפולי פוריות. יש בידך את הנתונים האלה? כי לא העברתם אותם לוועדה. יש בידנו את הנתונים של מינהל האכיפה ומאיר יעביר אותם תיכף. הייתה כאן איזו תקלה ואני ממש מתנצל שזה לא הגיע. לגבי הכשרות מקצועיות, אני יכול לומר שעד היום אין איזשהו מתווה סגור למשרד האוצר. אנחנו מנהלים דו-שיח מאוד ארוך שמשתנה - - - אבל לא ביקשתי את המתווה הסגור, ביקשתי לדעת מה הדרישות התקציביות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לעניין הכשרות מקצועיות. מה הדרישות שלכם. אני יודע מה האוצר לא מסכים. עד שהאוצר יסכים, זה יקרה אחרי שיסיימו לפטר את כולם שם. הדרישות התקציביות שלנו הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל. זה כמובן מוביל השר שלנו, איציק שמולי. איך הם אמורים להיות מחולקים? בגדול, מחולקים כמעט מיליארד שקל בנושא הכשרות מקצועיות ועוד סך של 600 מיליון שקל זה תמיכה, מה שנקרא, בליווי פרט וסיוע לאנשים שנפלטו, כגון נשים, אוכלוסיות שנפגעות באופן ישיר, עידוד עובדים לעסוק במקצועות שאין להם דרישה מצד העובדים דווקא. יש מקצועות שאנחנו רואים שעובדים ישראלים לא מוכנים לעבוד עד היום,

כמו סיעוד, אז שם ניסינו לתגמל או לתמרץ גם את העובדים, מצד אחד. הצד השני של המדינה של הכשרות מקצועיות ותמרוץ מעסיקים לשלב את העובדים במקצועות בהם הכשרו הכשרה מקצועית. אני רוצה לפתוח את הדיון ולתת לדוברות שנמצאות איתנו להעלות את הסוגיות שלהן, שתהיו קשובים אליהן, אבל מעבר לכל מה שסוכם בדיון ב-12 ביולי, שלא העברתם, אז גם את מה שיש פה אני מבקש שתעבירו. יגיע עוד היום. אז תהיו קשובים גם לדיון וגם לסיכום של הדיון. אני רוצה לגיתית שלומי מלשכת יועצי המס. בוקר טוב, תודה רבה חבר הכנסת עודד פורר. אני שמחה להיות בדיון הזה. אני רוצה להציג בקצרה שתי נקודות קצרות אבל מאוד מאוד חשובות וקריטיות בתקופה הזאת, אחת זה נושא המענקים. תראו,

זה שיש נשים שמאחר והן היו בחופשת לידה בשנת 2019, אין להן כרגע אפשרות לקבל מענקים,

כי דמי הלידה שקיבלו, הם לא נחשבים כהכנסה לצורך בדיקת הירידה במחזורים שבעצם מזכים בקבלת מענקים. אני חושבת שצריך להתערב פה ולעשות איזשהו תיקון. אין סיבה להעניש נשים שהיו בחופשת לידה בשנת 2019, כך שהן למעשה היום נופלות מתוך הזכאות לקבלת מענקים סוציאליים. אנחנו מדברים על הרובד הכי בסיסי של המענקים. זה לא מענקים של השתתפות בהוצאות, וחייבים לעשות פה תיקון. אני חושבת שזה נדרש בעת הזאת. הנושא השני לא פחות חשוב. בשבוע שעבר נחשפנו לנתונים מחרידים, ש-70% מאלו שהוצאו לחל"ת או פוטרו בתקופה האחרונה הן למעשה נשים. אנחנו רואים נשים שיושבות בבית תקופה ארוכה והן רוצות להתחיל לייצר. הן רוצות לפתוח עסק קטן, הן רוצות לעשות איזושהי פעילות, בין אם זה לאפות או לעשות שיווק דיגיטלי או לעשות כל מיני דברים אחרים, ומה שקורה כרגע, שלמעשה הן חוששות כי הן אומרות, אם אני אפתח עסק,

ייקחו לי את דמי האבטלה. אני חושבת שכדי להשאיר את הנשים ככוח יצרני אמיתי במשק, חייבים לעשות שינוי ולהודיע שאישה שתפתח עסק עד יוני 2021, לא תיפגע הזכאות שלה לאבטלה. ככל שהן מתרחקות משוק התעסוקה, הסיכוי שהן יחזרו לשוק התעסוקה בזמן הקרוב ויחזרו להיות יצרניות, הולך ומתרחק. זה נמצא במחקרים. חייבים לעשות פה מעשה שיגיד להם, תקשיבו, תמשיכו ליצור, תמשיכו לעשות ואל תעצרו ואל תעמדו במקום.

תודה. מיכל עזאני, בבקשה. אני 12 שנים עצמאית, בעלת בוטיק של בגדי מעצבים. גיתית, קודמתי, דיברה על נשים שעתידיות לפתוח עסק. אני בעלת עסק קיים שלצערי בימים האלה נאבקת לשרוד בגלל החלטות שאני לא מצליחה להבין אותן, החלטות של הממשלה, החלטות של הקואליציה להשאיר אותי סגורה. המצב הוא קשה. כל המעצבות שאני עובדת איתן הן נשים שמייצרות. לצערי פשוט הורידו לנו את השלטר. אני לא רואה שום סיבה שהעסק שלי יישאר סגור. אנחנו עסקים קטנים שרואים בדרך כלל עד חמישה לקוחות בו-זמנית. אנחנו שמרנו לכל אורך התקופה על התו הסגול, מקפידות על מסכות. אני עצמי מעסיקה בעסק שתי אימהות חד-הוריות שכרגע נמצאות בחל"ת. אני לא צריכה לספר לקודמיי מרשות המיסים, מהמוסד לביטוח לאומי מה זה אומר לאותן נשים שנמצאות בחל"ת, שלא מקבלות 100% מהשכר שהן היו אמורות לקבל. המצב הוא עצוב, כי אם אני חושבת גם על ההשפעה העתידית, אני רואה ירידה בכושר הקנייה של נשים. הלקוחות שלי הן נשים. ברגע שאישה נפגעת, אז היא תיקנה פחות, היא תצרוך פחות. זה גלגל ממש קשה של האטה במשק. אני פשוט קוראת, מנצלת את הבמה הזאת. קודם כל תודה, עודד, שאתה נותן לנו את הבמה הזאת. תעזרו לנו לפתוח את העסקים שלנו. תודה רבה. האינטרנט שלך פשוט חלש ולא מאפשר להמשיך ולשמוע. חבר הכנסת יוראי להב, בבקשה. אדוני יושב-הראש, אני קודם כל רוצה להודות לך על קיום הדיון החשוב הזה. זה לא מובן מאליו שהוועדה הזו בוחרת לדון פעם שנייה בנושא שהוא קריטי ואקוטי. אני חושב שהנתונים החסרים ממשרדי הממשלה שלא ענו על הדיון ביולי, פחות קריטיים להבנת המצוקה, כי המצוקה היא קיימת והיא נוכחת והיא ברורה. יש סכנה גדולה יותר לעסקים קטנים ובינוניים בהובלת נשים, בתקופת הקורונה. אם בעבר ידענו ש-70,000 עסקים עומדים להיסגר בגלל הקורונה, היום המספר קפץ, הוא עומד על צפי של 89,000 עסקים בסכנת סגירה, רבים מהם של נשים. אני שומע את הדברים של גיתית ואת הדברים של מיכל, והם כואבים לי מאוד. יש פה גם את ענבר בזק, יושבת-ראש ארגון העצמאים, שאני אשמח שתדבר, וגם רונית יובל שהיא בעלת עסק שנפתח תוך כדי הקורונה. היא עצמאית. המצוקה של נשים עצמאיות גדולה. חמור מאוד שמשרדי הממשלה לא שלחו נתונים, מה המענה הייחודי של המדינה למול המצוקה המובחנת של אותן נשים שמובילות עסקים קטנים ובינוניים. האם קיים מענה מובחן לנשים שמובילות עסקים קטנים ובינוניים, שנמצאות בסכנת קריסה וסגירה? אם קיים, אז מה אחוזי הניצול שלו? אני מבין,

מההתעלמות של משרדי הממשלה, שלא קיימת איזושהי תשובה של הממשלה, תקן אותי אם אני טועה. א', לא קיימת. ב', אי אפשר לטפל באף אחת מהבעיות שכרגע אנחנו עדים להן בתקופת הקורונה, בלי נתונים. הרי אחת הבעיות המשמעותיות היא שהיום הממשלה מנהלת את האירוע הזה בלי שום נתונים. תפתח את האתר של שירות התעסוקה, את האתר של ביטוח לאומי ותנסה להשוות את הנתונים. תגלה שכל אחד מספר לך סיפור אחר. אף אחד לא יודע להגיד מה הם הנתונים האמיתיים, לכן אנחנו דורשים את הנתונים. אני מחזק את הדרישה שלך לנתונים כי זה הבסיס. ברגע שאנחנו מזהים שיש בעיה, אז השלב הראשון הוא באמת להכיר בה. ברגע שהמדינה לא מכירה בשלב ראשון שיש בעיה, היא גם לא תדע להתאים את המענים הרלוונטיים. אנחנו בפער עצום בהתמודדות עם הבעיה הזאת שהיא אקוטית והיא נוכחת והיא מאיימת להחריב עולמות של אנשים. יש פה גם בעיה שהמדינה מתייחסת לאירוע הזה כאל אירוע שגרה, והוא לא אירוע שגרה. העובדה שבונים איזה שהן נוסחאות שגורמות לכך שאישה שהייתה בהיריון ובחופשת לידה לפני הקורונה, לא זכאית למענקי הקורונה רק בגלל שהיא עצמאית בתוך האירוע הזה, היא שערורייה שאין כדוגמתה, שאי אפשר להשלים עם זה. הנושא הזה היה צריך להיות מתוקן אתמול. למה הוא לא מתוקן? בוא נשמע את המשרדים. בתור מי שמתכתבת עם רשות המיסים ועם משרד האוצר כבר חודשיים בעניין הזה, אז אני יכולה לספר לך מה הם אומרים. תיכף אני אתן לך. חברת הכנסת קטי שטרית. אני רוצה קודם כל לברך על הדיון הזה. הוא דיון מצוין גם בגלל שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב בעידן הזה, בעידן הקורונה, וגם מפני שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, היו הרבה סקפטיים שאתה אכן תנהל את הוועדה הזו בצורה הכי מקצועית. אני חושבת שאתה עומד מעל הציפיות, לפחות של כל אחד ואחד מחברי הוועדה כאן.

קודם כל אני רוצה להגיד לך שבכלל נושא העצמאים זה נושא מאוד חשוב, בעיקר בגלל שאני מאמינה גם בכלכלה חופשית, ולכן אני חושבת שצריך לעודד תעסוקה של עצמאים, כמה שיותר, בכל מיני תחומים, בכל מיני כיוונים. נשים עצמאיות, בכלל חלק שאני לקחתי על עצמי את זה כדגל. אני רוצה בכל המכלול הזה להתייחס לנושא מסוים אחד לגבי נשים עצמאיות, וזה חופשת הלידה שלהן. רק כדי לסבר את האוזן, נשים עצמאיות שילדו בשנת 2019, לצערנו הרב לא מקבלות מענק סיוע בתקופת הקורונה. דמי הלידה שלהן אינם נחשבים במחזור העסקאות שלהן לצורך קביעת הירידה בהכנסות, ולכן בחודשים המקבילים לחודשים אלה בהן קיבלה אישה עבור שמירת היריון או חופשת לידה בשנת 2020 ובשנת 2021, היא לא תהיה זכאית למענק. כמובן שזה אבסורד. אני ביקשתי לקיים דיון עם הנהלת משרד האוצר ועם שר האוצר. אני ועוד כמה מחבריי בוועדת כספים ניהלנו דיון ממש מקצועי. אני קצת אופטימית. קודם כל, השר נענה לפנייתי וביקש לקיים דיון בנפרד בנושא של נשים עצמאיות שיצאו לחופשת לידה בתקופה הזו שציינתי. אני העליתי בפניהם את מה שאני העליתי בוועדת כספים ב-29.9 בעקבות דיון ששוחחתי עם הגורמים ברשות המיסים. משיחה איתם הבנתי שהדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיה היא פרשנות מחודשת של חוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח עבודה וצמצום פערים חברתיים, חוק מ-2007. ביקשתי לתקן את החקיקה ובמקביל אמרתי שאם זה ייקח הרבה זמן וזה קשה בעת הזו לעשות שינוי בחקיקה, אז אמרתי שהחישוב של רשות המיסים ייעשה לפי שנת 2018. אם אתה רואה אישה עצמאית שהיו לה הכנסות בשנת 2018, שיעשו את זה במקביל ל-2019 2020. השר לחלוטין לא פסל את זה וביקש זמן לחשוב על זה. אני בכל מקרה הגשתי הצעה ואני אשמח מאוד אם גם תצטרף אלי, אדוני היושב-ראש, כי אתה גם חבר בוועדת הכספים, לקיים דיון בנושא הזה בוועדת כספים, איך אפשר למצוא פתרונות, כי בוועדת כספים כן מגיעים רשות המיסים. תאמיני לי מהניסיון שלי, דווקא בגלל שמדובר פה בפרשנות, לא מדובר פה בהנחיה, זה לא מצריך לא חקיקה, לא כאבי ראש, לא סיפורים אלא פשוט שכל בריא והיגיון, שרשות המיסים תקבל את ההנחיה שאומרת לה, רבותיי, בכל הכבוד, אישה שילדה בשנת 2019 לא צריכה לקבל עונש מהמדינה ברגע שסגרו את העסקים. הבשורה היא שהשר לחלוטין לא פסל דיון בנושא הזה. אני רוצה רק נקודה אחת לומר כי היא חשובה מאוד. אם המסר הזה ייצא מהוועדה, זה חשוב מאוד, כי מה שקורה היום, נשים עצמאיות שיוצאות לחופשת לידה או לשמירת היריון, מצהירות על המענק, וזה אסור. זה אסור מבחינת החוק, כי אז הן יצטרכו להחזיר את המענק בריבית דריבית אם הן לקחו את זה בחישובים, ולכן אם הקריאה הזאת תצא מהוועדה, נשים יקרות, אל תצהירו - - - זה לא נכון. בדוח השנתי זה לא בחישוב - - - לא, הן מגישות את זה. אני בדקתי את זה. תיכף נשמע את רשות המיסים בעניין הזה. מניסיון אני אומרת את זה.

האמת היא שכמו שאמרתי, אני מנהלת חודשיים התכתבות בעניין הזה, שהיא תחת לחץ פיזי בשביל בכלל לקבל תשובות ממשרד האוצר.

מהשר, הוא לא טרח לענות עד לרגע זה, אבל רשות המיסים, הצלחנו לגרום להם לענות תשובות לא רלוונטיות. ברשותך אדוני, מי שגרמה לי לטפל בזה, מי שהפנתה את תשומת ליבי היא בת עמי, אז בוא ניתן לה לספר קודם את הסיפור שלה ואז אני אספר את ההמשך. אחריה אני ארצה לשמוע את רשות המיסים. בסדר, אז אני אגיד ככה, אתה אומר כמובן את הדבר שהוא באמת אמור להיות מובן מאליו. זה פשוט הזיה שאחרי שהפניתי את תשומת לב רשות המיסים לתקלה, במקום לתקן את זה, הם מתווכחים איתי כמה נשים בכלל סובלות מזה. ואם סובלת מזה אחת, לא צריך לתקן את זה? מה זה קשור? זה מה שאני אומרת להם אבל זה לא עוזר לי. הם מראים לי באותות ובמופתים איך מי שיכולה לקבל מענק, היא יכולה להיחשב ככה או אחרת. אני אומרת להם, אבל יש בעיה בתנאי הסף. אתם מחזיקים קבוצה של נשים שלא יכולה לקבל מענק ואתם לא נותנים לה מענה, ועדיין לא קיבלנו מענה. עכשיו אני רוצה לומר מה מקומם כפל כפליים. חברת הכנסת טלי פלוסקוב ואני תיקנו בכנסת ה-20, גם כן אחרי מאבק ארוך מאוד, את חישוב דמי לידה לעצמאיות, אז היית מצפה שברשות המיסים כבר יבינו שיש עניין. נשים הן יולדות והן יוצאות לחופשת לידה ויש עניין עם דמי לידה. אגב, הן יולדות גם אם הן עצמאיות וגם אם הן שכירות. זה משהו שהוא ייחודי רק למדינת ישראל. כן, בדיוק. הסירוב לעשות התאמות, הסירוב לראות שאתם "אשכרה" דופקים בצורה אקטיבית נשים שעושות גם את משרת האימהות וההורות בחינם, כי כידוע, המדינה לא מוכנה להכיר בהוצאות על טיפול בילדות וילדים ועל עבודות הבית גם כשהן הכי מובהקות לצורכי ייצור הכנסה. רשות המיסים הולכת פה נגד נשים בצורה שהיא פשוט בלתי נסבלת. אז בואו נשמע. בבקשה, בת עמי. שלום, תודה רבה לחברי הוועדה על ההזדמנות להציג את הדברים. תודה גם לחברת הכנסת קטי שטרית ולמרב מיכאלי שמעלות כאן את הנושא כמו במקרים קודמים. חשוב לי להגיד, אנחנו שבעה חודשים בתוך הקורונה. אני עד היום לא זכאית למענק סיוע סוציאלי אפילו אחד, כי לצערי הרב נאלצתי גם להיות בשמירת היריון של חודשיים וגם לקחתי חופשת לידה כפי שהיא מוגדרת על פי חוק בישראל, כ-26 שבועות. אמנם במדינת ישראל כידוע לכם, משלמים רק על 15 שבועות, אבל החל משנת 2010 ותיקון החקיקה שהתבצע, חופשת לידה נמשכת 26 שבועות וזאת חופשת הלידה שלקחתי עם הבן שלי. בגלל הדבר הזה אני היום משלמת על זה מחיר כבד, ולמרות שההכנסה שלי כרגע היא הכנסה בסיסית, אני לא זכאית לשום מענק סיוע, אפילו לא אחד. אם חלילה לקחתי מענק בטעות כמו שעשיתי בהתחלה, כי המצב כל כך אבסורדי, אני אצטרך להחזיר אותו בשנה הבאה ואפילו עם כל מיני אמירות מרומזות על ריבית וכל מיני דברים כאלה. ברשות המיסים במשרד האוצר נוטים להגיד על הדבר הזה, שאנחנו לא יודעים על כמה נשים מדובר. ודאי שהם יודעים, כי כבר היו מספיק תיקוני חקיקה שנגעו לנשים עצמאיות שיולדות, ומדובר על כ-10,000 נשים בדיוק באותו חוק שחברת הכנסת מיכאלי התייחסה אליו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברת על 10% מהנשים העובדות שהן נשים עצמאיות, כך שאי אפשר לומר שאין נתונים. הנתונים קיימים והבעיה היא שיש איזושהי בחירה לחשוב שאנחנו משהו שאפשר לא להתייחס אליו. אני שמעתי אמירות מאוד מקוממות כמו "מה את עושה עניין, מדובר רק על ארבעה חודשים". אני תוהה מה יעשו אותם אנשים שאומרים, "מה את עושה עניין", אם נגיד להם שהם יוצאים לאבטלה ובמשך ארבעה חודשים לא מגיע להם דמי אבטלה, הם לא יכולים לקבל אותם. אמירות כמו "אז מה אם היית בחופשת לידה, יש אנשים שהיו בחופשה בהודו". באמת? מדובר על חופשה בהודו? אני הייתי בחופשת לידה שמגיעה לי על פי חוק. לא רק אני, אני ועוד 10,000 נשים עצמאיות שכרגע נותרות בלי מענק, רק כי הן ילדו. איך בכלל מתקיים על זה דיון? אני לא מצליחה להבין. ביקשנו כמה פתרונות שכולם הם פתרונות הגיוניים שמותאמים לחקיקות שבוצעו כבר בישראל, כמו חישוב לחודשים המקבילים ב-2018 או חישוב שדומה למה שנעשה עבור עסקים חדשים, שלוקח פרק זמן של עשרה עד 12 חודשים ומייצר מתוכם את ממוצע ההכנסות על מנת לאפשר לנו ולקבל את מענקי הסיוע לתקופה המקבילה לחופשת הלידה או שמירת ההיריון. לחילופין, הצענו שאפשר גם להתחשב בדמי הלידה, אבל זה מצריך שיהיו פתרונות נוספים. אני רק רוצה לומר שהתשובות שקיבלנו בוועדות היו תשובות שניסו להציג אותנו כאילו אנחנו לא מבינות את העניין.

מה פתאום, אנחנו מתחשבים בכם, לגובה המענק אנחנו לוקחים בחשבון את דמי הלידה. גובה המענק לא רלוונטי לי. אני לא מקבלת את המענק, אז גובה המענק הוא לא מעניין אותי אם אין לי מענק. תשובה נוספת שקיבלנו מאמיר דהן בישיבת ועדת הכספים האחרונה, היא שלעניין מענק הוצאות קבועות, יש פתרון ואפשר להגיש השגה. חשוב לי להתייחס לדבר הזה, כי הגשת ההשגה הזאת לא כתובה בשום מקום ואישה שהיום מסורבת, לא יודעת כי אמיר דהן אמר בישיבת ועדת הכספים שמי שתגיש השגה, יתחשבו בה, ולא יודעת על סמך מה זה מגיע לה, אז גם הדבר ההיפותטי הזה שאולי יש לו פתרון, צריך להיות מעוגן וכתוב. באמת הייתי שמחה ששבעה חודשים אל תוך הקורונה, סוף סוף אנחנו נטפל בעניין, כי לידה היא לא סיבה לאפליה. העניין הזה חייב להסתיים. תודה. שלמה אוחיון, רשות המיסים. שוב, בוקר טוב לכולם. שמענו בקשב רב גם את דברי חברות הכנסת וגם את מה שבת עמי אמרה. אני שוחחתי גם עם חברת הכנסת מרב מיכאלי וגם הוצאתי תשובה כתובה בעניין. דיברתי גם עם בת עמי. הבטחתי לבת עמי שאנחנו נעלה את הנושא לדיון משפטי אצלנו וננסה ללכת בשני מסלולים: מסלול אחד הוא מסלול של פרשנות, שלצערי לא צלח עד הסוף מסיבה אחת פשוטה, כי החוק הוא מאוד ברור והחוק מגדיר מה הוא מחזור העסקאות. מחזור העסקאות שכתוב בתוכנית הסיוע מדבר על כך שמחזור העסקאות לעניין מע"מ. מאחר ודמי הלידה אינם מחזור עסקאות לעניין מע"מ, לכן הדרך הפרשנית לא צלחה. יחד עם זאת אני חייב לומר שאנחנו הולכים בכל הכוח לשנות או תקנות או את החקיקה עצמה. שוחחתי ממש לפני תחילת הדיון בוועדה עם היועץ המשפטי שמלווה את כל החקיקה, והוא הבטיח לי שייקח לי יום-יומיים כדי לנסח את התקנות ולהעביר אותן בדרך המהירה שניתן כדי שיהיה פתרון הולם ונכון. חלק מהפתרון שאנחנו מציעים דומה למה שבת עמי הציגה, זה או לקחת את 2018, שנראה לנו שהוא לא נכון כי החוק מדבר על 2019, והדבר השני שהוא נראה יותר הגיוני ויותר נכון, זה לקחת את דמי הלידה ולראות בהם כחלק מהמחזור העסקי לצורך בחינת הירידה בהכנסות. אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני חייבת להתפרץ באמצע דבריו של מר אוחיון, משום שבאמת עם כל הכבוד לשר הבולדוזר, הרי אנחנו כולנו היינו בוועדת כספים כשהוא העביר בתוך חוק לא קשור בכלל, את ההנחה במס רכישה, בחוק אחר שאין לו שום קשר. אם רצו להעביר תיקון, אין שום מניעה לעשות את זה. הלחץ שרשות המיסים מתנהלת בעניין הזה הוא פשוט בלתי נסבל. שלמה, מתי זה מתוקן? אמרתי, בשיחה שקיימתי לפני כניסתי לוועדה הבטיחו לי שזה יקרה ביומיים הקרובים. אני לא יודע אם צריך חקיקה ראשית. יכול להיות שזה רק בתקנון. אני אקל עליך, שלמה. מאוד מאוד פשוט דווקא בגלל שזה רק תקנות. הבעיה היא שכמובן הממשלה לא מביאה כלום. סדר-היום של ועדת הכספים הוא ריק. ועדת הכספים לא מתפקדת פה כבר כמעט חודש. אבל היושב-ראש היה בבית חולים, אתה יודע את זה,

אבל יש גם ממלא מקום. ממלא מקום זה לא אותו דבר. כמו שלפני כמה דקות פרגנתי לך, הייתי יכול לפרגן. זה לא עניין של לפרגן או לא לפרגן. כמו שבקואליציה יודעים להעביר חוק - - - זה לא במקום. הוא חולה. זה לא קשור למצבו הרפואי של חבר הכנסת גפני. ממש לא קשור. כשהקואליציה רוצה להעביר חקיקה, הגיע חבר כנסת פינדרוס, ניהל את הישיבות. יש כאלה שזה היה לשביעות רצונם יותר, יש כאלה שזה היה פחות לשביעות רצונם.

ניהל את הישיבות והקואליציה העבירה חוקים בוועדה הזאת, לכן אני אומר שהדבר הנכון הוא, דווקא בגלל שזה נורא פשוט - - - בגלל זה הגשתי בקשה,

הגשתי בקשה ואני בטוחה שידונו בזה. אנחנו לא צריכים דיון בוועדת הכספים, שאנחנו עוד פעם נדבר - - - לא, השר הציע שכדאי להביא את זה לדיון כדי שכל גורמי המקצוע יהיו. אנחנו לא צריכים דיון בוועדת הכספים. אנחנו לא צריכים עכשיו להנדס את הטיל שיגיע לירח, אנחנו צריכים בסך הכול לעשות שינוי תקנות מאוד מאוד פשוט. אומר הנציג של רשות המיסים, זה יום-יומיים.

בואו נחליט כולנו יחד, חברים, לא יעבור כלום בוועדת הכספים עד שלא מגיעות התקנות האלה, והעניין משתנה ואז זה באמת יהיה יום-יומיים. זאת הקריאה שלי. אני אומר לכם, לפחות מבחינתי,

אני אומר את זה לך, שלמה. אתה יכול להעביר את המסר הזה גם לאנשים האחרים באוצר. לא יודע איזה בקשות לממשלה יהיו בוועדת הכספים. בלי התקנות האלה אל תביאו בקשות. יהיו פה פיליבסטרים. אתם לא תצליחו להעביר שום דבר. לא יתכן שמחזיקים נשים תלויות ועומדות במשך שבעה חודשים בלי מענק בתקופה הכי קשה,

כי אפשר. לא יתכן. אני מברך אתכם שהגעתם למסקנה לעשות את זה בתקנות ושאתם אומרים שזה יום-יומיים. ככל שתעשו את זה ביום-יומיים, לא תהיה לנו בעיה, לא נגיע למחלוקת בכלל. כדאי שזה באמת יהיה יום-יומיים. תודה. אני רוצה להמשיך את סדר-הדוברים. אמיר דהן, בבקשה. שלום לכולם. אמר לנו שלמה שבערך יומיים ייקח לכם לתקן את התקנות בנושא של נשים עצמאיות בהיריון. אני מתנצל, עד עכשיו לא קיבלתי את הקישור לזום ורק עכשיו נכנסתי. אני לא יודע מה שלמה אמר. תוך יומיים, איזה תיקון? אנחנו מדברים על נשים בהיריון שילדו בשנת 2019 ולכן נמנעת מהן האפשרות לקבל את המענק בשנת 2020 על הקורונה. לצורך העניין, היו שתי בדיקות, כך ציין שלמה בפנינו, ברשות המיסים, אחת ללכת במסלול של פרשנות משפטית. הנושא הזה כנראה מורכב מבחינת היועצים המשפטיים. הדרך השנייה שהיא הדרך, היא תיקון התקנות לכך שיעשו את זה כמו החישוב שעושים בדוח לעסק חדש. שלמה אמר שתוך יום-יומיים להערכתו העניין הזה יהיה גמור. אנחנו רוצים לשמוע גם ממך את זה. אני אגיד ככה, אם זה שינוי חקיקה, אז גיא גולדמן מטפל בזה. אנחנו מבחינתנו תכננו להוציא הנחיה תוך יום-יומיים איך עושים את זה בלי תיקון חקיקה.

אני מסכים, אגב. לטעמי יש כל כך הרבה סוגיות ופינות. מה עושים עם עסק שבתקופת הבסיס הוא היה בשיפוצים, וקרה לנו מקרים כאלה שקניון פה ברמת גן היה בשיפוצים, בית הקפה היה סגור חודשיים, לא היה לו תקופת בסיס? יש כל כך הרבה סוגיות שאני חושב שאם אנחנו ניכנס לחקיקה, זה לא ייגמר לעולם, ואנחנו בפרשנות שלנו נוציא הנחיה לזה עד סוף השבוע הזה. כבר בפועל עשינו את זה עם כמה נשים עצמאיות שהיו בחופשת לידה ובתקופת הבסיס היה אפס. אמיר, אנחנו נקיים פה דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ביום שני הבא, בנושא אחר. הדיון ייפתח בזה שאני אבקש שאתם תעלו ותעדכנו אותנו שאכן יצאה הנחיה כזאת,

אין בעיה, אנחנו נוציא את ההנחיה לפני. בסדר גמור.

אני רוצה לתת לנגה עקל, ראש מחוז מרכז בלשכת סוכני הביטוח. הדברים שלנו הם אצל רחל כבודי מטעם לשכת סוכני ביטוח, אז הייתי מעדיפה שהיא תתחיל בדברים. רחל,

שלום לכולם, אני דווקא הייתי רוצה לספר איך ענף הביטוח בעצם מתמודד עם סוגיית משבר הקורונה ואיך מתייחסים למבוטחים ואיך אנחנו מנסים במקסימום להציל את המצב ולבוא לקראת ציבור המבוטחים, לשמור עליהם, ובכלל איך אנחנו כנשים מתמודדות עם זה, כי זה בהחלט מצב שהוא לא פשוט לנו. אנחנו ממשיכות לפעול במרץ, לתת שירות אישי ומקצועי תוך מתן הטבות ומציאת פתרונות יצירתיים כדי להקל ולסייע בהמשך פעילות פרטית ועסקית רצופה לכל המבוטחים. זה מתבטא בכך שהארכנו את החידושים ב-30 ימים למי שלא הספיק לחדש, דחינו את מועדי התשלום הראשון בחודש נוסף כדי להקל על המבוטחים. דחינו את הבקשה לביצוע בדיקות מיגון למי שלא יכול לצאת מביתו או שהוא נאלץ לדחות את זה. זה לא כל כך נושא הדיון, אני חייב לומר. הנושא הוא כרגע לגבי המצב של נשים עצמאיות וכיצד צריך לטפל בהן. אני חושבת שנשים ככלל, נכנסנו למשבר הזה בכלל לא ממקום שוויוני. אנחנו מצד אחד נאלצות לטפל בבית ולטפל בילדים ולטפל בלדאוג לכולם כי כולם נמצאים בבית, ואנחנו עושים את "תפקיד האישה", ומצד שני אנחנו צריכים לשמור על המבוטחים שלנו כי דווקא בימים האלה הם מאוד מאוד צריכים אותנו, אם זה ברמה של הסוגיות הכספיות ואם זה מצד שני בכל הנושא של אם יש להם תביעות או אם צריכים ביטוחים פרטיים או אם הם צריכים להוסיף איזשהו משהו לביטוח. הצורך הוא צורך ממשי שאנחנו מתמודדים איתו ממש ברמה היומית. נשים מוצאות את עצמן עושות היום עבודה כפולה ומכופלת עקב המצב הזה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלום, אני קודם כל כמובן מודה על הדיון הזה, כבוד היושב-ראש. בתקופה האחרונה אני מקבלת יותר ויותר פניות של נשות עסקים קטנים שבאמת עומדות מול פשיטת רגל. יש חלק שפשטו רגל, במיוחד באוכלוסייה הערבית, איפה שרוב העסקים הם עסקים, של מתן שירותים או חנויות קטנות שעם הסגר הזה, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, כפי שאומרים. אם להסתכל על המצב, הן נכנסו כבר למשבר הזה במצב נחות יותר. כולנו יודעים שהמצב של הנשים שצריכות לנסות לתמרן בין הבית לבין התפקיד של האימא, עם כל החסרונות של להיות עצמאית בלי שום כיסוי לתפקיד הזה, אם זה מבחינת שעות הנקה, אם זה מבחינת שעות טיפול בילדים וכו'. המשבר הזה העמיק את המצב. אני מברכת על זה שאתה מתעקש בעניין התקנות. כחברת ועדת כספים אני גם אתעקש שלא נעביר דברים לפני שנבטיח באמת שהתקנות האלה יעודכנו ואכן התחילו לפעול. אני הייתי מוסיפה ומציעה, לא יודעת אם זה עלה בדיון, לא שמעתי את הכול אבל הייתי מבקשת ממש ניתוח מגדרי לכל המענקים והתקציבים שהוקצו לטיפול בעסקים. ביקשנו. טרם התקבל. יופי. אתם צעד אחד קדימה. אני הייתי גם מעלה את הבקשה להקדיש אולי איזשהו מענק קטן לעסקים קטנים של נשים כדי להפוך אותם ליותר עם דיגיטציה, עם אפשרות גם למכירות או למתן שירותים דרך האינטרנט. זה יעלה לכל אישה לעבור לצורת השיווק הזו, איזשהו עלות מינימלית או מקסימלית. אם רוצים לעזור לעסקים האלה, אולי יתנו להם את האופציה הזו. בעניין העסקים אני רוצה גם שאולי נדגיש את העסקים של נשים ערביות ונשים חרדיות. נשים ערביות, בדרך כלל העסקים שלהן מאוד קטנים. קושרים אותם מבחינת הלוואות ומבחינת אשראי בבנקים, לעסקים או למצב של הבן זוג. אני הייתי מבקשת אולי שיתנו הקלות מהבנקים בעניין האשראי לעסקים האלה.

עודד, יש לנו מישהו מהבנקים? כי מה שהעלתה חברת הכנסת זה נכון מאוד מפני שאני שומעת הרבה תלונות. הרי כשנותנים הלוואות, אז יש את הריבית ויש את הקרן. עכשיו כל מי שלקח הלוואה טרום קורונה, דורשים ממנו מייד להחזיר את הכול בלי הארכה של השלושה חודשים עד סוף דצמבר כפי שנותנים למי שלוקח בימים אלו. העליתי את זה גם בפני השר. אני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה כי זה יכול לגרום לקריסה של כל העסקים. נצטרך לזמן את המפקח על הבנקים. רועי כהן, בבקשה. קודם כל אני רוצה לברך על הדיון, חבר הכנסת עודד פורר, יושב-ראש הוועדה. אני חושב שבאמת זה הזמן לשים פוקוס על מגזר שיש לו מנוע צמיחה אמיתי של המשק. אני לא אלאה בפרטים על האיוולת של סגירת העסקים ומה זה עשה בעיקר לנשים עצמאיות, עם העניין הזה שקשרו הפגנות לפתיחת עסקים. אני באתי לדבר על דבר אחד. אני חושב שהתפקיד של הוועדה כרגע הוא להוביל לקראת כל גיבוש של תוכנית כלכלית כזאת או אחרת, תוכנית רב-שנתית לעידוד יזמות ועצמאות נשית. אנחנו הקמנו פורום בל.ה.ב, עומדת בראשו עו"ד חיה מנע שהיא גם חברת הנהלת העיר ברמת גן ויושבת-ראש הנושא של קידום עסקים בעיר רמת גן.

היא לקחה איתה כמה אנשים מאוד רציניים כמו גיתית שראיתי שנמצאת כאן, דפנה ארמוני, ואני רואה שענבל ג'וריני, היא מנכ"לית של איגוד המפיקים. אני חושב שהתוכנית הזאת צריכה להיות תוכנית שתכלול בתוכה תמריצי מס, הכשרות מקצועיות, תיקוני חקיקה, אם זה הכרה בהוצאות של טיפול בילדים, אם זה נושא של ימי מחלה, שכרגע אין ימי מחלת ילד לנשים עצמאיות. כל הדברים האלה, לכלול אותם בתוכנית שתגיש אותה הוועדה לקידום מעמד האישה. היא תהיה חלק מכל תוכנית כלכלית שתאושר אם אי פעם יהיה תקציב למדינת ישראל. אני חושב שזה התפקיד שלך, חבר הכנסת עודד פורר. אני יודע את העבודה הקשה שאתה עושה למען המגזר העסקי, את העובדה שאתה שם פוקוס באמת על הצורך לעזור ולסייע לנו. הנושא של עידוד יזמות נשית זה מנוע צמיחה אמיתי. שוב פעם אני רוצה להגיד, כל הכבוד לחברת הכנסת מרב מיכאלי. היא הרימה להנחתה על הנושא הזה של הנשים בהיריון. אנחנו ממש מאז גם דאגנו להעלות את זה בתקשורת, גם דאגנו לפנות למשרד האוצר, למשרד ראש הממשלה. אני מאוד מקווה שהלחץ שלכם כרגע כחברי כנסת יביא לתיקון האיוולת הזאת, שבעצם נשים עצמאיות שהיו בהיריון בשנת 2019, כרגע נופלות בין הכיסאות. זה דברים שהצפנו אותם ואני מחכה רק שייפתרו. אתה שומע עוד פעם, נבדוק,

מה יש לבדוק? רועי, זה ייפתר. חברת הכנסת מרב מיכאלי תגיד לך שהיא כבר חודש וחצי בתכתובות עם רשות המיסים ושום דבר לא קרה. אז אני אגיד לך דבר מאוד פשוט,

ואני אומר את זה גם לנציגי הממשלה שנמצאים פה. ממשלת ישראל מבינה במקרה הזה רק שפה אחת, ואת השפה הזאת אנחנו יודעים לדבר פה בבניין. אם נעמוד כאיש אחד בקואליציה ואופוזיציה ולא נאפשר שום דבר עד שהעוול הזה ייפתר - - - אני רוצה לבקש רק שבסיכום הדיון שלך תדרוש תוכנית כזאת. אם תהיה תוכנית, בסופו של דבר יהיה גם איזה משהו שישפר. תודה רבה.

רונית יובל, בבקשה.

לכולם, אני קודם כל מודה לכם באמת שאתם מארחים אותי ונותנים לי לדבר. אני רוצה לדבר מאוד בקצרה על שתי סוגיות מאוד חשובות. מדברים פה על עצמאיות עם עסקים קטנים. זו בדיוק אני. אני יועצת עסקית ואני מרצה. אין היום בכלל הרצאות כי אין התקהלויות, אז אני לא יכולה להרצות כמעט בכלל. חברות גם סגורות ולכן אין לי אפשרות גם לתת ייעוצים, כי גם מי שקצת פתוח, אין לו כסף עכשיו לייעוץ ולא לוקח ייעוצים, ולכן העסק שלי סבל מאוד קשה מהמצב.

גם עצמאית ואני גם שכירה, מפני שאני מרצה במכללות כשכירה. כל שנה בחופש שיש לסטודנטים, אנחנו מקבלים דמי אבטלה זמניים של שלושה חודשים, משהו בסגנון הזה. החישוב בעניין הזה הוא מאוד בעייתי. אנחנו מקבלים הרי לפי הכנסה, אז כשאני מקבלת את דמי האבטלה של מפוטרי קיץ, אז אומרים לי בביטוח לאומי, את גם עצמאית ואת גם שכירה, אנחנו מקזזים לך את ההכנסה שלך כעצמאית מתוך שאת שכירה, ולכן דמי האבטלה שלך הם מופחתים. כשאני באה לקבל את מענק הקורונה שגם על פי הכנסה, אז באים ואומרים לי, אנחנו לא מתחשבים בזה שאת גם עצמאית ואת גם שכירה. מבחינתנו אנחנו ניתן לך רק על החלק שאת עצמאית, ולכן ההכנסה שלי נמוכה וגם מענק הקורונה שלי נמוך יותר. אני למעשה סבלתי פה משני הכיוונים בתוך הדבר הזה, והמענק שאני קיבלתי הוא מאוד מאוד קטן, בוודאי לא מענק שכיסה את המשכנתא, בוודאי לא מענק שאפשר להתמודד איתו.

כאילו חוסר אחידות בהיגיון של החוקים. גם העניין הזה שאני כיועצת, שאני עובדת עם לקוח אחד בכל פעם, לא יכולה לקבל קהל. אני לא יכולה כרגע לעבוד. לא ברור לי מדוע. למה אני לא יכולה להיפגש עם בן אדם אחד אפילו בחוץ, לשבת על ספסל בגינה? לכן העסק שלי סובל ברמות שהוא כמעט כרגע לא קיים. אני חושבת שזה משהו שצריך מאוד לחשוב עליו כי יש הרבה מאוד כמוני. תודה לכם.

חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני חושבת שהדיון הזה מפנה זרקור. הבניין כאן מלא וגם הוועדה הזאת כל הזמן בפגיעות קורונה, שבאמת אין סדק שלא משתחלת לשם הפגיעה, אבל הדיון הזה מפנה זרקור לפגיעה מאוד מאוד רוחבית ומאוד מאוד ממוגדרת, עם מאפיין מאוד ברור, שזה פגיעה בנשים. יש יותר מובטלות ממובטלים באבטלת הקורונה. למרות שיש בעלות נרחבת פי כמה על עסקים של גברים, אלה שנפגעו הן יותר נשים, ואני חושבת שיש כאן מאפיינים שאנחנו צריכים לאפיין אותם כדי גם לתת פתרון, כי כבר ברור לנו שזה משבר שהולך להימשך זמן מאוד מאוד לא קצר. עסק של אישה, לרוב הוא עסק של אישה אחת. זה עסק שלא מעסיק עובדים ככלל. רוב העסקים הנשיים זה עסקים שמעסיקים את האישה עצמה, מתפרנסת מעבודת כפיה, בין אם זה ייצור עצמי בבית, בין אם זה שירות כלשהו שניתן. זה עסק שנסמך מאוד על מפגשים עם אנשים, אבל גם כמו ששמענו כאן גם על מכירות באינטרנט. עסק של אישה זה עסק שיכול להעלות את פרנסת המשפחה מעל לקו העוני. מה שאני אומרת זה ממחקרים ומעבודות שנעשו. זה עסק שמוסיף לפרנסת המשפחה. רבים מהעסקים האלה, בהחלט ניתן ואפשר והם יהיו בין הראשונים לחזור לעבוד כשייפתח הסגר. לדוגמא, קוסמטיקה,

בישול ביתי, לדוגמא, טיפול בילדים. הם כולם שייכים לענפים שהם יהיו בין הראשונים לחזור, שהם לא נמצאים הרחק אי שם ברשימת המותרות או הדברים האלה. באופן הפוך, הפגיעה, כמו שאמרתי קודם, היא פגיעה מאוד מאוד חריפה במיוחד בגלל שהרבה מהעסקים האלה הם עסקים שלא מוכרים, הם נמצאים מתחת לרדאר של רשויות המס, האכיפה. חלקם לא מגיעים לסף המס וכו', לכן אני חושבת שצריך כאן ביחד עם משרד האוצר, משרד הכלכלה והוועדה, לחשוב על מתווה פיצוי הולם לעסקים האלה, גם על מה שהיה וגם על מה שעומד לקרות. מדובר כאן בעסקים שבאופן מובהק נפגעו עד עכשיו הרבה מאוד ואולי יותר מאחרים. שמענו כרגע את הדוברת האחרונה, איך בגלל איזשהו כשל ביורוקרטי היא נפגעה משני הכיוונים. אגב, בלי לבדוק את הנתונים, מההיכרות שלי עם השוק, אני מעריך שאם נבדוק, נגלה שהרבה יותר נשים הן גם עצמאיות וגם שכירות מאשר גברים. זה נתון ששווה לבדוק אותו. אני לא יודע אם יש אותו לביטוח הלאומי. בטוח אפשר לבדוק את זה. זה מאוד סביר. אני רק מנחשת שמהקומבינה הזאת של גם עצמאי וגם שכיר, הנשים בקבוצה הזאת הן מדווחות דיווח אמת יותר מאשר רוב הגברים. מרב, בואי נצא מנקודת הנחה שאזרחי ישראל מדווחים דיווח אמת, בין אם הם גברים או נשים, ואם יש מישהו שלא מדווח דיווח אמת, שייכנסו בו,

חד משמעית. אני מרשה לעצמי להניח שהאחוזים בין אלה שלא מדווחים דיווחי אמת, החלוקה המגדרית היא - - - תראו, מהניסיון שלי מהעבר, ואני עבדתי על הנושא הזה של עסקים זעירים של נשים, הרבה מהן, אין לי ספק שנופלים בין הכיסאות או שלא מגיעים לסף המס. העסקים של נשים נפגעים לא רק מהבעיה הזו של גם שכירים וגם עצמאים, אלא אישה עצמאית שעובדת לבד, הפגיעה שלה היא פגיעה הרבה יותר חמורה. מכיוון שהמשבר הזה הולך ללוות אותנו עוד תקופה, אז אנחנו חייבים התייחסות ספציפית לעסקים האלה, כי אחרת הם יטבעו עוד יותר עמוק ויהיה הרבה יותר קשה להרים אותם.

דפנה ארמוני, בקשה. קודם כל תודה רבה גם לוועדה ותודה רבה לך, עודד, שאתה עושה עבודה נהדרת. אני אהיה מאוד קצרה. אני רק אגיד שבמקצוע שלי אנחנו כבר יושבים המון זמן בלי יכולת עבודה. במהלך כל התקופה הזו בקושי הצלחתי פעמיים להופיע מול קהל שיושבים במרחקים, בבית אבות או בלי קהל. בסופו של דבר המצב הוא כזה שאין לי דרך להתפרנס בגלל שאני אומנית, והייתי מאוד שמחה פשוט לבקש אם אפשר היה לייצר מצב שתהיה איזושהי קרן שתעודד יזמות לנשים כדי שאנחנו נוכל - - - . אני אעשה הסבת מקצוע. אני פשוט אתחיל לעבוד מהבית דרך הזום. תודה רבה, דפנה. עדי סבג,

אני בעלת עסק כבר 14 שנה. יש לי מכון קוסמטיקה. אני מנסה איכשהו גם לגדל ילדים ואיכשהו גם להיות עצמאית ולעבוד. העניין הוא שאני מקבלת "אחד על

אומרים לי לצאת לעבוד בלי שיש לי גנים, ולשים בייביסיטר שעולה לי 50 שקלים לשעה.

ככה מורה אמורה להעביר זום כרגע לכיתות, כשהילדים שלהם בגילאים האלה. אי אפשר יהיה להחזיר אותך לתעסוקה עד שלא יחזירו את הילדים למסגרות. לא נעים לי להגיד שגם יש פה בייביסיטר ברגע זה. אין ברירה. מטפלת לבית מותר, לדעתי. גם לדעתי מותר. בסדר, לא משנה.